שלום לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, יועצות משפטיות, רשמת, דובר, ערוץ הכנסת. ברשותכם אני רוצה לפתוח ולומר בהקשר לכתבה שהתפרסמה במוצאי שבת. אני לא רוצה להתייחס למקומו של משרד האנרגיה והתשתיות בעניין הזה. אני רוצה להבהיר כמה נקודות באופן מאוד ברור, ואת נמצאת כאן גם, שרון. אני לא רוצה להתייחס למערכת היחסים, לצלם, את כל זה אני שם בצד. אני רק רוצה להבהיר נקודה אחת: אני לא צריך לקבל ציונים מאף אחד על העבודה שלי פה בוועדה בכל נושא הגפ"מ. אין אחד ב-70 שנה, ואם הכתב היה קורא באמת את הפרוטוקולים וצופה בדיונים כמו שמצופה מתחקירן, הוא היה רואה את העבודה שלי בראש ובראשונה. בעיניהם אני, במרכאות, ה"אויב" שלהם פה. ואני אומר זאת בצורה ברורה. היחיד שמעז לצאת מול חברות הגז, הגפ"מ,

ועד שלא הגעתי לשבת פה, אף אחד לא העביר לא הצליחו להעביר כלום במשך שנים, עשרות שנים. ולעתים זה כל כך מעליב. לבוא ולתפוס אותי שיצאתי לשירותים או יצאתי לאיזשהו מקום ואמרתי למישהו תמשיך את הדיונים לתפוס אותי בעניין הזה זה עולב. אבל אני, מה שחשוב לי זה הסיפור עצמו.

ואני מתכוון להעביר את הדברים. ואני לא אאפשר לאף אחד למנוע ממני להעביר את הדברים, ואני עושה כמיטב שיפוטי, כמיטב שיפוטי המקצועי וכמיטב הרצון שלנו להוציא מתחת ידינו את התוצאות הטובות ביותר. אבל העניינים ייבדקו באופן מקצועי. מי שיש לו הערות, יבוא ויציג אותן. ושום דבר הוא לא חלוט, רק כי מישהו אמר,

כולם צריכים עכשיו לקבל את העמדה הזאת.

שתי נקודות מרכזיות שנמצאות בליבת הצו. האחת, שכבר אומנם דנו בה ואני רוצה לפתוח אותה, והשנייה היא הזמן. אבל אני לא רוצה גם שהזמן יהיה כתוב כאות מתה, של מצוות אנשים מלומדה, אלא היכולת באמת להגיע לאירוע, איש המקצוע, לתת לו את הפתרונות הראויים. והנקודה שאני ארצה לפתוח אותה, שלא נחה דעתי, זה לגבי המוקד.

איך החיים מתנהלים. והחיים כשהם מתנהלים, זה הדבר האחרון שיטריד את החברות והגופים, וככל שהגוף יותר קטן, היכולת שלו לשאת דבר כזה היא יותר בעייתית. אני סבור שצריך להקים מוקד, אדוני ראש הרשות - - - מינהל.

נתתי לך קצת יותר. בכל מקרה, הכוונה היא לחן בר-יוסף. בכל מקרה, גם אם העליתי אותך בתפקיד, אתה ראוי לכך על העבודה שאתה עושה. איתן הוא נדיב תמיד. מה שאני מנסה לומר לך, בנקודה הזו זו תהיה ההצעה שאני אביא ואתם תצטרכו לעשות עליה עבודה, וזה לא צריך לבוא על חשבון התיאום עם כבאות. לא יעזור, אנחנו יכולים לכתוב אלף פעם מספר טלפון של חברת הגז בעת אירוע, האינסטינקט הראשוני של כל אזרח ואזרח, אלא אם נצא במסע פרסום והטמעה אחר. ודבר שני שמטריד אותי לא פחות זה הפריסה הארצית של חברות הגז. איזורית. אני מתכוון למשהו אחר. את אומרת את מה שאני אומר במילים אחרות. כוונתי היא שיש חברות קטנות, נניח המשרד שלו בתל אביב, והוא נותן שירותים, אין לו גופים קדמיים כדי לתת את השירות הזה. ולכן הדבר החשוב הוא כיבוי אש, אתם תידרשו לקבל עליכם את המשימה המרכזית, ואני אסביר למה אני מכוון. הרי בכל מקרה יתקשרו אליך. הרי בכל מקרה אתה תידרש להגיע הכי מהר. - - - ברור לי. דרך אגב, לא המצאתי כלום. אני מנסה שלא יהיה רק כתוב, אלא גם איך זה מתכתב במציאות. אבל חייבת להיות הבהרה ברורה במנעד היחסים - - - זה כבר קיים, אדוני. חברים יקרים, אם הכול היה קיים, לא היינו פה. אני אסביר. לא, אל תסביר לי. אנחנו פה כדי לתקן או לחדד עוד יותר. אני אשמח שאדוני יציג, ובוודאי נשאל איך זה מתקיים היום. אבל אני רוצה שזה יהיה בצורה הרבה יותר יעילה, כי בסוף אתם לא אנשי המקצוע. אני לא מטיל לפתחכם את העובדה הזו. אבל חייבת להיות במכבי אש, המינימום של המינימום, שמגיע

איך הוא מתמודד עם אירוע גז. אני מניח שאדוני יפרט לנו בהמשך. ולכן אמרתי, העניין של המוקד והעניין של ללא דיחוי או זמן ההגעה הנדרש. אני רק אציין שאם אדוני מתכנן או בכוונתו לתקן את סעיף 2 לצו, זה סעיף שכבר אושר לעניין הפעלת מוקד החירום, אז נדרשת פה בקשה לדיון מחדש. אני כבר מבקש דיון מחדש.

הוועדה סיימה את הדיונים בדיון הקודם בסעיף 4, אולם היא דילגה על סעיף 3(א) שעניינו הסיפור של ללא דיחוי. השאלה היא מאיפה תרצה להמשיך. ברשותכם, אני רוצה קודם כל לסכם את העניין של ללא דיחוי. סיימנו אז את הדיון סביב

אני ארצה לשמוע את בעלי העניין,

שתוכלי להציג את הדברים. קודם כל אנשי המקצוע והחברות והגופים. אחר כך ניתן לאורחים נכבדים שעברו דרך הבניין הזה. צהריים טובים. אני חן בר-סיוף, מנהל מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה.

רוצה להזכיר רגע את כל ההצעה וכל החקיקה עצמה. החוק בישראל קובע שחברת גז יכולה להגיע בתוך 24 שעות לאירוע. במסגרות רישיונות שניתנו בשנים האחרונות כיווצנו את זה לשלוש שעות לאירוע,

אנחנו לא חושבים שזה המענה הנכון והמיטבי. מהו לדעתכם המענה המיטבי? המענה המיטבי זה להגיע מידית. על זה אין שאלה. כיוון שכולנו חיים במדינת ישראל, מדינה צפופה שיש בה קשיי הגעה, המענה המיטבי היה לענות כמה שיותר מהר, ולפי מה שהוחלט פה בוועדה, אנחנו עומדים על שתי דקות למענה. כיוון שאני כבר מבין את כל המושגים, אל תשתמש במושגים שאני לא יודע לאחוז בהם.

חייב מושגים שאני אוחז בהם.

דיברנו על לענות, אמרנו, אני רוצה שיהיה מוקד - - - זה חובה ברישיון כבר היום. אני מדבר על מוקד אחוד. אם לא יהיה מוקד אחוד, זו תהיה בעיה, גם בעיה למכבי אש לאתר בכלל ואני אאפשר להם עוד מעט להתייחס. ברגע שאתה במוקד מסודר, אז באופן טבעי מיד עונים לך. או לחילופין, יש לך פה את מכבי אש, הוא לא צריך לחפש את החברה ואיפה מספרי הטלפון שלה, וכן פתוח או לא. ויש את המוקד האחוד הזה, מכבי אש באותו רגע מודיע, אני במקום זה וזה, זאת חברת אמישראגז, סופרגז, או אחת החברות החדשות, ואז הוא יודע בדיוק את מי מהכוחות האלה להקפיץ. זה סדר הפעולות. אני רוצה לקבוע את הזמן שהוא המהיר ביותר לדעתכם שצריך להגיע. בתחקיר שעשו בערוץ 10, קודמך בתפקיד או קודם קודמך, הבנתי שהוא כתב את הנוהל הקודם או הקיים - - - שותף. שותף בהכנת הנוהל, והוא הגדיר הגדרות. אני רוצה שאדוני יגיד לי לשיטתו. מה עמדתך כמנהל המינהל? האם

שצריך זמן חלוט או זמן אמורפי? אני חושב שצריך סדר פעולות חלוט,

כיוון שכולנו חיים על פני הקרקע. היינו בזמן חלוט והוסבר לנו, הודגם לנו, הוצג לנו. למעשה זמן חלוט זה ווישפול ת'ינקינג, אבל לא משהו שמישהו יכול בגינו להיכנס בדין הפלילי ולהיות מואשם בפלילים על זה שחיכה לו בדרך כל תהליך, רמזור,

הרמת טלפון לאיש שנמצא הכי קרוב לאירוע,

למעט אם יש לו מערכת גז פתוחה מסוכנת, עוזב כל מה שיש לו מידית,

זאת אומרת, לא מנענו תאונות עם החמרת הנורמה בהקשר הזה במובן הזה.

יצרנו ללא ספק נזק ודאי ומוחשי שאין שאלה לגביו לאלפי

אני מדבר במספרים גדולים על פני תקופות כמובן. אבל ודאי מדובר בכל חברות הגז, בעשרות ומאות מקרים ביום שבהם עוזבים לצרכן את העבודה ואומרים, אתה נשאר עכשיו בלי

הוא הסביר. אני פה כדי לפרש אותו. אל תפרש לי אותו.

אתה רק מקלקל אותה עכשיו. אני לא חושב שאני מקלקל אותה. אוקיי, תקלקל. בבקשה. אז אני מקלקל.

בוודאי בפתיח אמרת דברי טעם. אני גדי ואנונו, מנכ"ל חברת גזגל.

אנחנו לא כיבוי אש שיושבים ומחכים לקריאה. אף אחד פה לא יושב ומחכה לקריאה. אפשר למחות על זה?

טכנאים עובדים בכל הארץ,

זה לא הגיוני

זה פשוט - - - זה אותם דברים של הנציג שבמקומו התיישבה הגברת, רק במילים אחרות. במילים אחרות, זה בלתי ישים. אף אחד פה לא יכול לעשות את זה. מי שיכול לעשות את זה, שירים את היד. ואם הוא חושב שהוא יכול, אני מזמין אותו, שהוא יבוא להיות טכנאי,

פעם אחת יעשה את זה, אני אתן לו מה שהוא רוצה.

לכן אני חושבת שצריך להציע זה איזשהו ניסוח שמתחשב באפשרויות. זה צריך להיות במהירות הראויה, במהירות האפשרית, בהקדם האפשרי. זה המנעד שאפשר לנוע בתוכו. שולי, תודה. העניין ברור. אדוני היושב-ראש,

היינו פה בדיונים קודמים, הובן, זה מה שמדובר.

פיצוץ.

שם את מה שצריך, המקום סגור, אין גז. עשה לי טובה, אתה כבר הבאת לנו מחוכמתך. אל תיכנס

אתה הרי עוד לא יודע מהו, אם הוא אירוע דחוף, אם הוא אירוע שרק צריך לסגור,

קודם כל, סגירת הגז מבטלת - - - אח שלי, אני לא עכשיו בקורס הדרכה

ועל אף שטיפול באירוע גז הוא דבר שנמצא תחת כמה סמכויות, כבאות,

כמובן חברות הגז והטכנאים שלהם, הצו מדבר אך ורק על חברות הגז ועל האחריות שלהם. ונראה לי שאם בצו

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כבוד היושב-ראש, אנחנו רוצים אותו מעודכן,

כי אנחנו רגילים לקבל נתונים כאלה. הבעיה היא מספר הלקוחות, ולא כמה

בתוך הארון יש לי מה שנקרא דלת מיוחדת שנפתחת במקום מסוים בגלל שיש לנו חלל, ובקיץ מצטברים שם ג'וקים, אנחנו רגילים לבוא ולהכניס.

מה, אני אפרוץ את זה בעצמי?

תודה, יקירי. - - אתה גרמת לנזילה ולדליפה.

אני מבין - - - שתבין,

זה אומר בוא נדבר על זה,

אני רוצה שהמנכ"לים של חברות הגז לא יישנו בלילה. אתם מוכרים חומר נפץ, וזה לא מתלקח, זה

אני לא סומכת על חברות הגז, כי אני תשע שעות הייתי בתוך סאונה של גז. ולא מכבי אש ולא חברת פזגז שקיבלה שתי קריאות באו להוציא אותי משם. אז אני רוצה לראות

אני רוצה לראות זמן קבוע ואחריות פלילית. אחרת מה שקורה זה שאנחנו משלמים את המחיר. וכידוע, אין ביטוח במקרים האלה.

וכך גם לגבי גילה. ולא יתכן שבסופו של דבר מי שמשלם את המחיר זה אנחנו. תודה, גברתי.

ללא ספק, בראש

אבל כשאנחנו נותנים או מחוקקים, אנחנו צריכים לתת גם גזירה שהציבור יכול לעמוד בה. ולפי מה שאני רואה כאן, יש לנו כאן בעצם

וכל מקרה ניתן לבחון אותו לגופו ולראות מה מערך התגובה שצריך להגיב אליו. המושג 'ללא דיחוי', דיברנו עליו כבר קודם, אי אפשר לדרוש מהם ללא דיחוי כי אין להם סירנה, ואי אפשר לחצות כבישים. לכן אני אומרת שאנחנו צריכים לפרק את המקרים. לענות לטלפון, יכול להיות שכן אפשר. אבל אם אנחנו צריכים להגיע, צריך זמן מסוים. ולכן אנחנו צריכים

את המקרים הצפויים, ועל פי כל מקרה לגופו לקבוע את המתחם הסביר. אבל לי יש בעיה עם המושג ללא דיחוי, כי אני לא בטוחה שאנחנו נוכל - - - את זה למישהו שיוכל לעמוד בו.

אני עורך דין אילן זמלר, מהרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים. אני רוצה לגעת בשני נושאים. הנושא הראשון זה המענה הטלפוני והנושא השני זה המענה המבצעי. אני רוצה להתחיל בנתון מדהים. המשרד לביטחון הפנים, יחידת המחקר שלנו ערכה סקר דעת קהל בקרב הציבור הרחב בארץ במגמה לבחון את הרגלי ההתנהגות של הציבור בנושא בטיחות אש וגז בביתם או בדירה הפרטית שלהם, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסיה. אחת השאלות שנשאלו: במקרה שיש ריח של גז בדירתך או בביתך הפרטי, כיצד תפעל? 2% בלבד השיבו: אנחנו נתקשר למכבי אש, 24% השיבו: אפנה לאיש מקצוע או לחברת הגז.

שיתקשרו אלינו ולא לחברת הגז היא לא מבוססת נתונים. חבל על הכסף של המחקר. הייתי אומר לך את זה גם בלי. אמרו פה להיפך, שהם מתקשרים אלינו. איפה השאר? אילו, מה כל השאר אמרו? הרוב זה 24%, חלק ניתקו - - - תמשיך,

אני אשמח לתת לך את זה אחרי זה.

ברשותך, תציג את הנתונים.

זה לגבי החשיבות שחברות הגז יחזיקו מוקד חירום משלהם. עכשיו אני רוצה להרגיע לגבי התחושה של חלק מהנוכחים,

בתפיסה של טיפול באירוע חומרים מסוכנים אני רוצה להגיד שאין חוסר. אירוע גפ"מ זה אירוע חומרים מסוכנים לכל דבר ועניין. ובשנה שעברה, ב-18.6.2017 ממשלת ישראל במסגרת החלטה 2750 אישרה את עדכון תורת ההפעלה המשולבת, הטיפול באירוע חומרים מסוכנים במדינת ישראל. תפיסת ההפעלה גובשה על ידי ועדה בין משרדית לאחר עבודת מטה מקיפה ושיתוף פעולה פורה בין כלל הנוגעים בדבר, כולל נציגים של התאחדות התעשיינים. המסמך הזה, התפיסה הזאת, המטרה שלה היא להיות אבן ראשה עבור כל הגופים שקשורים לאירוע חומ"ס, לכל העוסקים במענה המשולב המבצעי, ולצורך כך נקבעו בה גבולות המשימה, תחומי האחריות, המטרות והיעדים של כל אחד מהמשתתפים במהלך כל השלבים של האירוע.

לא סיימתי.

הבנו, הכול בסדר. ממשטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, צה"ל, משרד הפנים, משרד הבריאות, והמחזיקים והמשנעים של חומ"ס - - - ולא נעים לי להגיד, הכול בסדר. עדיין לא קיבלתי תשובה לצורך שלי. אדוני, אם אפשר עוד רגע, בבקשה. לגבי דיווח בשלב המענה המבצעי נקבע שהמחזיק או העוסק בחומ"ס ידווח לגורמים המוסמכים ויזעיק אותם לפי הסדר: כב"א, משטרת ישראל ואחרים. בהחלטת הממשלה הזאת גם נקבע שאנחנו נרכז לקחים והצעות לשיפור, ואנחנו נעביר אותם לאישור השר לביטחון הפנים לאחר שתיאמנו את זה כל הגופים בנוגעים בדבר, עם צה"ל, מגן דוד אדום, משטרת ישראל ושלל משרדי ממשלה אחרים. אז אם התאחדות התעשיינים או חברות הגז שהן חלק מהתאחדות התעשיינים חושבים שיש פה הצעות לשיפור התפיסה הזאת, כולל קביעה של רגולציה חדשה שהם בדרך כלל לא אוהבים, לגבי חובת דיווח ושלל הפעולות הנוספות שהם צריכים לעשות, אז בבקשה, שייפנו אלינו ונעביר את זה הלאה. אבל חברי הכנסת, יש מענה מבצעי, כשיקראו לנו אנחנו נגיע הכי מהר שאפשר, וזה לא מייתר את הצורך של חברות הגז גם להגיע במהירות וללא דיחוי, לבוא ולטפל בתקלה.

אני גל נוי אפרת, מהלשכה המשפטית במשרד האנרגיה. אני רוצה להתייחס במספר מילים למונח 'ללא דיחוי'. מדובר במונח שמקובל בחקיקה, נעשה בו שימוש בעשרות דברי חקיקה, ובין היתר נעשה בו שימוש גם בהקשרים של בטיחות. רק בחוק המסמיך שלנו, שמכוחו הצו המוצע, חוק הגז (בטיחות ורישוי), בסעיף 5 לחוק יש חובת ריקון של מתקן גז שהוא מסוכן ללא דיחוי.

כבר בחוק שלנו יש דוגמה לשימוש במונח הזה.

במספר סטים של תקנות החשמל מכוח חוק החשמל, יש חובה לתקן ליקויים בחשמל, בלוחות חשמל, במערכת חשמל כזו או אחרת, גם ללא דיחוי. יש שימוש במונח הזה גם בתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), גם בהקשר של בטיחות חובה להשמיד ללא דיחוי חומרי הדברה מסוכנים. וגם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה יש שימוש באותו מונח. המשמעות של המונח הזה היא כמובן, כמו שאמרנו בדיונים הקודמים וכמו שנאמר כאן, זה באופן מידי, ואנחנו חושבים שהמונח הזה הוא הרבה יותר נכון וראוי בהקשר של בטיחות מאשר המונח בהקדם האפשרי. כמובן שהשימוש במונח 'ללא דיחוי'

הוא גם תלוי נסיבות, כפי ששימוש במונחים אחרים הם תלויי נסיבות. היתה פה איזושהי נקודת הנחה שללא דיחוי תמיד יהיה מנותק מאיזה שהן נסיבות, וכמובן שכל מקרה ומקרה ייבחן לפי הנסיבות שלו, וההוראה לפי הצו הזה שמחייבת להגיע למקום אירוע ללא דיחוי, כמובן שהיא לא מתירה לספק להפר הוראות דין אחרות כמו לנסוע ברמזור אדום או לנסוע נגד כיוון התנועה או כל הוראה אחרת. או חוקי הצרכנות. כרגע אני לא מתייחסת לחוקי הצרכנות.

חיי אדם קודמים לצרכנות.

ספק בזה. חברים, עשו לי טובה, זה לצאת למחוזות אחרים. אתם יודעים מה אתם אומרים לי? שכל היום אתם עסוקים רק באירועי גפ"מ. לא, אבל עובדים. זה לא נכון. זה שני דברים שונים. העניין הוא כזה, כל הזמן משהו לא בסדר. תיכף נתייחס לזה. למה שלא יבואו הלכה למעשה? פעם אחת, במקום לדבר הרבה, אני מזמין אליי או לכל חברת גז אחרת, אני בטוח שישמחו. שיבוא וינסה בעצמו. זה בלתי אפשרי. מה אתם לא מבינים? זה בלתי אפשרי?

אז כל מקרה ייבחן לפי הנסיבות, הספק יהיה מחויב לענות בתוך הזמן שנקבע בצו, להיערך בכוח אדם מספיק בשביל להגיע לכל אירוע, לצאת למקום ברגע שהוא קיבל את ההודעה על האירוע, וכמובן שאם הבדיקה של האירוע תראה אחר כך שהיו נסיבות שמנעו ממנו להגיע לאירוע, והוא עשה כל שביכולתו כדי להגיע לאירוע, אז זה יילקח בחשבון במסגרת החלטה אם להעמיד לדין את אותו ספק.

מה ההבדל בין מידי ל-ללא דיחוי? מבחינתנו ללא דיחוי זה באופן מידי. אבל זה לא נכון מה שאת אומרת. מידי זה אומר אני הולכת. ללא דיחוי זה באופן מידי וזה במדרג גבוה יותר מ-בהקדם האפשרי, ולכן אנחנו מציעים להיצמד לנוסח הזה: ללא דיחוי. אז זה לא טוב. תיכף נסביר למה אנחנו חושבים שלא רק שזה טוב,

אנחנו מזכירים, כפי שצוין פה בתחילת הדיון, יש לא מעט עיכובים שעוד מחכים לאותו טכנאי עוד בדרכו לנקודת האירוע. אבל האם הוא יוצא כמה שיותר מהר ועושה את כל הפעולות על מנת להגיע כמה שיותר מהר כדי להציל חיי אדם? זה ללא דיחוי. כל מילה אחרת רק מפחיתה את זה. התחלנו מנקודה מסוימת של זמן חלוט, אנחנו יורדים מזמן חלוט כי אנחנו מבינים שיש עיכובים שלא תלויים בו, אבל כל עיכוב שתלוי בו, שיסיר אותו. זה ללא דיחוי. חבר הכנסת אשר, שאלת מה הפעולות, מה הולך לקרות שם, בואו נדון בזה. אז ההצעה פה כותבת את זה במפורש. ברגע שהוא מגיע הוא צריך להפסיק את אספקת הגז, הוא צריך להודיע ולנקוט בפעולות נוספות שדרושות למנוע פגיעה בחיי אדם.

אבל זה יכול להיות מאוחר מדי, אם לא סגרו את הגז קודם. אתה צודק. אבל כיוון שאי אפשר טכנאי - - - - - - איפה האחריות שלו?

- - - אני אסביר.

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אתה שולח אנשים לעבודה הזו ושולח אותנו לאינטליגנציה שלהם. זה חלק מההדרכה שלו כטכנאי.

וכיבוי אש נמצאים פה, הם יכולים להעיד יותר טוב אפילו ממני. דבר ראשון, יש לנו מערכות גז מורכבות היום. יש בניין אחד שצובר הגז שלו הוא בכלל לא מתחת לבניין, הוא מתחת לשני בניינים ממנו. יותר מזה, יש צובר גז שמספק גם לבניין הזה ויש עוד צובר שמספק לבניין הזה מכיוון אחר. את זה לא יודע הכבאי. קשה לו לדעת, הוא לא מאומן בזה, זה לא החברה שלו. אז חשוב שחברת הגז תגיע כמה שיותר מהר. אירוע רחוב דן בירושלים קרה רק לפני כחצי שנה, נהרג שם אדם בגלל שסגרו צובר גז אחד, וצובר אחר לא היה סגור. אבל יש ברז ראשי. בהקדם האפשרי ברמת מדרג שהסבירו לנו היועצים המשפטיים, אם הוא מדרג נמוך יותר מ-ללא דיחוי. כיוון שאנחנו רוצים הגעה מידית, וברור לנו שיש פקקים, וברור לנו שיש רמזורים,

מניעות מטעמו של הספק לא יהיו. זאת הדרישה. אל תעצור את עצמך. אתה רץ קדימה. כמו שאמרנו, תעזוב כל מה שיש. זה ההסבר וזאת הכוונה.

יש לי שתי הערות קטנות. ראשית, מדוח מבקר המדינה ומנתונים של הרשות הארצית לכבאות והצלה, בשנים 2009 עד 2012 אירעו כ-8,785 אירועי גפ"מ. אם נעשה חישוב ממוצע, יש כאן 22 אירועי גז ליום, וזה בשנים 2009 עד 2012. יש 1,500 עוסקים בגפ"מ.

זה מדוח מבקר המדינה. אני מפנה אותך לשם. זה מתוך מידע שיש בידיי והוא מופיע והוא גלוי. יש 1,500 טכנאי גז.

אם מבקר המדינה - - - כולם פעילים? 1,000 פעילים. 22 אירועים. 22 אירועים ליום, זה לפי נתוני מבקר המדינה לשנים 2009 עד 2012. זה נתון אחד. מה אומר הנתון הזה?

שעורך הדין מטעמה של רשות הכבאות שכח לציין, ואני חושבת שחשוב מאוד שיהיה מונח כאן בפני חברי הוועדה, קיימת אמנה שנחתמה בשנת 2012 בין מערך הכבאות לבין חברות הגז. יכול להיות ששכחו את זה כי 2012 היה מזמן. באמנה הזו נכתב כך: טכנאי הגז ייצא לזירת האירוע בזמן

ויגיע אליה במהירות המרבית. אני לא מבינה מה השתנה מאז 2012. אף אחד לא זכר אולי - - - אירוע גילה, אירוע ירושלים. - - - שולי, תודה. גם אני נתבקשתי לבחון מה הכוונה בביטוי: ללא דיחוי, והעמדה שלנו בלשכה המשפטית היא שלא ניתן לדחות את הפעולה למועד מאוחר יותר. הכוונה היא שהוא צריך להפסיק את הפעולה באופן מידי ולצאת לדרך. המשמעות של בהקדם האפשרי, זו דרישה שהיא פחות מחמירה ובדרגת דחיפות נמוכה יותר, כי זה מאפשר לו לעכב את היציאה עד שמתאפשר לו, כמובן מטעמים ענייניים, אבל עד שמתאפשר לו לצאת לקריאה.

אני רוצה לסכם את העניין הזה. חברים, אני אומר פה בצורה ברורה: העמדה היא קודם כל שזה צריך הכי מהיר שניתן, אני לא יודע איך להגדיר את זה. אין כאן מחלוקת בכלל. ואני אומר גם לח"כים, שאף אחד כאן בכלל לא יעלה בדעתו בעניין הזה. הוויכוח הוא אם צריך לתת לזה זמן חלוט או להשתמש במושג משפטי שיודע לתת לנו את ההליך הכי קרוב לעניין הזה. זה הוויכוח. אני לא מתכוון בשום פנים ואופן לאפשר גמישות בעניין הזה. זה שיהיה ברור. אין גמישות. ואני חושב שגם חברי הכנסת שמשתתפים כאן בדיון, העניין הזה ברור להם. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אין מחלוקת.

אני רוצה שנעשה הבחנה.

אם יש יותר מדי אירועי גפ"פ, משהו פה צריך להיבדק, ללא קשר בכלל לאירוע. זאת שאלה.

חברים יקרים, תודה רבה. מי שיפתח את הפה שלו יעוף הביתה ויתחיל לקבל לקוחות מעכשיו.

אתם בעלי עניין. זה לגיטימי. אבל מספיק, שמעתי אותך ולא הפרעתי לך למרות שחזרת כמה פעמים על הדברים שלך. אני רוצה לומר את הדברים בצורה מאוד ברורה, לא יעזור לכם. כל הדיון שאני אעביר עכשיו לחברים שלי הוא לגבי הגדרה. כל ההרצאות שנתתם לי, כאילו אנחנו חיים באיזה עולם חבר'ה,

זה מתפוצץ, אנשים מתים מזה. זה הסיפור. שרון עוד איך שהוא יצאה לא, בבקשה, אל תפריע לי. אני מרגיש מחויב. אם ימנעו את החלפת מוני הגז בהחלפת ספקי גז, זה המקום של חיבור בין - - -, לא יהיו דליפות.

אתה יודע, אם לא היה גז אז בכלל לא היתה בעיה.

אתה מטריל אותי ואני כבר חייתי עם זה, כבר למדתי להכיר אותך, את ההטרלות שלך עליי, ואני חי באהבה.

גם שם, אל תגדיש את הסאה, תן לי לראות את זה כקוריוז. אל תגזים. מה שאני מנסה לומר לכם בעניין הזה, כל הוויכוח מתמקד בשאלה

מהי הנקודה והאם להטיל זמן זה בכלל דבר שהוא הגיוני לעשות אותו, כשאין להם את היכולות שיש למכבי אש או גורם אחר, שהוא לא יכול לחצות באור אדום, הוא לא יכול להגיע להפעיל סירנות, הוא לא יכול לנסוע על השול, הוא לא יכול את כל הדברים האלה. זאת הבעיה. זו הדילמה שמתקיימת. אבל מה כן? אם יש חוליה הכי חשובה בתהליך הזה זה אתם, מכבי האש. כי ברור לכולי עלמא שהאזרח, כשיש לו אירוע בביתו, עד שהוא יתחיל להגיד איפה המספר, אפילו להיכנס לטלפון כדי לחפש את המספר, אנחנו מכירים את זה. זה כל כך אנושי. הדבר הראשון שבן אדם עושה, הוא יתקשר במקרה הטוב למכבי אש מיד, או במקרה הפחות טוב למשטרה. זה כל כך ברור, זאת פעולה אנושית שאנחנו עכשיו לא נקים פה - - - אדוני, 2% לכיבוי אש, 29% לחברות הגז.

זה לא הגיוני אפילו הנתון הזה.

ומה קורה עם 74% נוספים? - - - אני עד עכשיו מקבלים צ'קים, כתוב פזגז. לא יודע - - - חבר'ה, אתם מערבבים. קודם כל, זה לא מפתיע אותי ואני אסביר לך גם למה. כי רוב האירועים שמזמינים כי יש להם משהו. זה לא אירוע גפ"מ בעיניו. בן אדם שנכנס לאירוע גפ"מ, הוא לא נו,

הוא יתקשר לחברה שלו? הוא לא יודע מה היכולות שלהן. האזרח מן השורה, אין לו מושג. הוא מריח גז, דליפה. זה לא דליפה שאני מריח פה ואני מניח שיש בעיה בצינורית, אז אני מתקשר לחברת הגז, או אם אני רוצה לעשות פעולה כזאת או אחרת ואני לא בטוח. בפסח בבני ברק, זה דבר שצריך להתמודד איתו, ואני מדבר עכשיו ברצינות. במרכזים החרדיים אנשים מנקים את הכיריים שלהם, וזה סיפור - - - אם הם מחליפים.

וזה צריך הכשרה. זה שווה אפילו שרבנים יוציאו קול קורא או משהו בעניין הזה. את זה אתם צריכים לעשות. יש קמפיין לפני כל פסח וגם לפני כל עיד אל-פיטר. יכול להיות. אני לא יודע את זה, אבל אני אומר את זה. לא נחשפנו לזה. אני רוצה לסכם. מי שבוודאות צריך להגיע זה מכבי אש.

אין מחלוקת על זה. - - - זמר,

מה אתה עושה לי פה מעודד? תיכף תפנפן לי פה. מה אתה מעודד אותי? אני יודע מה אני אומר. תן לי להשלים את המשפט. תהיה רגוע. הדיון הזה הוא לא על מכבי אש. אנחנו לא באים לחפש את מכבי אש. אבל כל הזמן חוזרים לזה. אבל לא בגללך. אלוהים ישמור. להיפך, אנחנו מפרגנים לך, אם עוד לא הבנת. כל השיח שהיה על מכבי אש עד לרגע זה הוא שיח מפרגן. הוא לא שיח שאתה צריך להיות קפוץ, תיכף תתפוצץ לנו פה בלי אירוע גז. אני שומע את זה אחרת. אני שומע שכיבוי אש יהיו אחראים על הכול - - - לא, ממש לא.

זלמר, זה לא עלה, זה לא הכיוון. זה מה שאני שומע - - - ממש לא. הכוונה היא כזו, שמי שצריך להגיע אל האירוע ראשון בכל מקרה זה מכבי אש. אין מחלוקת על זה.

יפה, וגם מגיע. הרי הוא מגיע, ברגע שהוא הגיע לשם והוא יודע איזו חברה - - - לא תמיד. זו אחת הבעיות - - - אז שנייה - - - חסר משהו בסינכרון - - - בדיוק. זה מה שאני אומר. בשביל זה צריך מערכת כללים ברורה, מפורטת, איך הם עובדים.

היא תהיה. אחר כך נריב על מהיר או לא מהיר, או מה. יש מוקד אחוד. אתה מגיע, הרי אתה לא יודע.

הוא מתקשר אליך, אתה מגיע אחר כך נקבע את הכללים איך תזהה או לא תזהה, את כל השאלות האלה. לפעמים גם האנשים עצמם - - - יודעים. לא תמיד. אבל בדרך כלל יודעים. ואז אתה מתקשר למוקד האחוד, אתה מודיע לו את העניין הזה, והוא צריך לשלוח את החברה. עכשיו העניין הוא כזה כמה זמן נדרש מהרגע שהודעת לו שאתה נמצא באירוע גז של אותה חברה, אחת החברות שנמצאות כאן מסביב, תוך כמה זמן הוא אמור להגיע. הרי מה העניין? בוא נעשה חשבון. הרי אתה מגיע ולא בדיוק ברור לך הסיפור. אם זה רק אירוע של סגירת - - - אני רוצה להתייחס לסגירת ברז. סגירת ברז זה באמת התפקיד היחיד שלנו. אם יש שריפה,

אבל באירוע של דליפה כל מה שאנחנו יכולים לעשות ומוסמכים לעשות זה - - - יפה. אז אתה מחדד בדיוק את מה שרציתי לומר. מה עם לדפוק? מה עם להגיד לשכנים לבדוק שאין עוד?

לא, זה לא היה כזה ברור אצלי. אבל אנחנו מנסים לתקן את זה, שרון. סגירת ברז, אמרו נכון, זה מפסיק את הסיכון בהמשך. אבל גם את אמרת בצדק,

שיש עוד דברים לעשות שהם מעבר לסגירה אוורור של המקום, הרחקה של אנשים, הפחתת מקורות הצתה, מקורות חשמל, וזה לא כמו שנאמר פה על ידי חברות הגז, שאפשר להגיע גם למחרת. אני שמעתי את זה לא פעם ראשונה היום, וזה מאוד - - - לא,

בוא נקבע את הזמן - - - לא. אמרו פה. אולי גם אני לא שמעתי טוב. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): הדחיפות לא יורדת בזה שאתה מגיע ואתה סוגר - - - אשי, אל תיתן רעיונות. נו, אני לא בכיוון הזה בכלל.

הם דיברו על זה, אז אני רק רוצה לחדד.

כמעט בטוח שגם האירוע בגילה היה בגלל סגירת ברז ואחר כך פתיחה של הברז על ידי אחד השכנים. והכי חשוב להגיד, כבר היום אנחנו מגיעים, והסיכום שלנו עם חברות הגז, והזכיר פה יותם,

שהיו לנו ישיבות איתם, ואכן אנחנו נגיע לכל אירוע שיקראו לנו, ואנחנו מגיעים כבר היום לכל אירוע שקוראים לנו. אנחנו מעדיפים להגיע לאלף אירועים ושלא יקרה כלום, מאשר לא להגיע לאירוע אחד. הצו הזה הוא צו של מינהל הגז כלפי חברות הגז. אין שום סיבה להכניס אותנו לתוך הצו הזה. זה כל מה שאנחנו רוצים להגיד. הצו הוא במקום התנאים ברישיון שהיו עד היום - - - אשי, אלוהים ישמור, אתם נותנים עוד רעיונות פה. אף אחד לא הכניס אתכם. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): הצו הוא לא עליכם. לא, אבל דיברו פה - - - אז מה? אשי, נו, באמת. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אם אתה מגיע ואתה מגיע בזמן,

אתה והוא נראים לי תיכף כמו שני בלוני הליום, באתם, ניפחתם את עצמכם,

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כבוד היושב-ראש, אנחנו בצו הגז אנחנו מתייחסים לחברות הגז עצמן, מה הן צריכות לעשות, וזה לא קשור מתי הגיעו מכבי אש, אם הגיעו, אם סגרו או לא סגרו,

אדוני צודק. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): - - כי אנחנו לא נפטור אותן.

כשמכבי אש מגיעים, הם מגישים חשבון לוועד הבית - - - לא,

לא קשור לפה.

יהודה, לא סתם הבאתי אותך לכאן, כדי לשאול אותך את השאלה לפני שאני אומר את הסיכום שלי, העניין של שעה או חצי שעה זמן חלוט שאתה קבעת. אתה אומר חצי שעה ויש לנו כאן שתי שאלות מרכזיות. אתה לא יכול להשוות אותן לשום גוף שיכול להגיע בלוח זמנים

הוא לא מפעיל סירנה, הוא לא כלום. הוא צריך להיכנס לברלינגו שלו, במקרה הטוב, אם יש לו, או רכב אחר, והוא צריך להתחיל להגיע על כל המשתמע מכך, גם בהנחה שהוא שמט את כל אשר הוא עושה במקומות אחרים. דבר שני, אם אתה בודק את הפיזור של חברות ברחבי הארץ, והוא לא קשור בהכרח לכמות הלקוחות שיש לו. הרי ברור וזה נושא אחר שנדון בו לא עכשיו, במספר האירועים, ואם יש יותר מדי אירועים כנראה שיש בעיה, ומתארים פה שכולם צריכים לעזוב

העניין הזה לגמרי. אני צמריך ממך שתגיד לי מה - - - לגבי ה-30 דקות, אני חוזר ואומר, אם יקצו להם את המשאבים האלה, והיו דיונים על צ'קלקות וכל מה שמשתמע, אני חושב שהמספר הזה גם מבחינת נותן שירות החירום הוא מספר שמתקרב אליהם. אז אפשר לעשות את זה. צריך להתארגן. מודה ומתוודה, אני בתפקידי הקודם לא הצלחתי להביא את אותן צ'קלקות ואותן היתרים לאותם טכנאים. אם אתה - - - חצי מדינה יסתובבו פה עם צ'קלקות. אתה יודע מה אני מתכוון, זה לא המקום היחיד שמהווה - - - כשאני רואה כל כך הרבה סירנות וכל כך הרבה אורות צהובים נוסעים בכביש, אני חושב שלמי שצריך להגיע לאירוע חירום מן הדין שיהיה. הדבר השני, שלא אומרים אותו ולא מזכירים אותו, ספק הגז יכול להדריך את ועד הבית שיסגור את - - - עזוב את זה. אני שאלתי אותך אם לקחת בחשבון פקקים, מרחקים, את כל הדברים האלה.

לקחתי בחשבון דבר מאוד פשוט. כשאתה מזמין פיצה, מתחייבים להגיע אליך תוך 20 דקות, אחרת הפיצה בחינם. חברים יקרים, אתם יכולים לצחוק כמה שאתם רוצים, תסלחו לי, אתם יכולים לגחך, זה לא שונה. רק פה מתים בסוף.

הכשרה של שליח פיצה זה רישיון נהיגה על אופנוע, והכשרה של טכנאי גז - - - לא חשבנו.

אבל הגיחוך שכל רגע, נו, בחיאת דינאכ. אדוני, לא נראה לי שכל חברת פיצה בפריסה ארצית - - - די,

הי,

איזו התלהבות תפסתם את העניין של הפיצה. חלאס. - - - אני מסכם את זה ואף אחד כאן לא מפריע לי. כפי שאמרתי, בלי קשר למכבי אש, מרגע שהמוקד קיבל את ההודעה, אני אגיד לכם איך אני רואה את זה. קודם כל, אם זה אירוע בסדר גודל דרמטי, בוודאי שמכבי אש כבר יודיעו לחברת הגז, לא יודע מה,

חייבים להגיע לפה עכשיו. אני כן רוצה לקבוע זמן חלוט, ואני אגיד לכם את דעתי בעניין הזה. אני חושב שהגעה לאירוע בתוך שעה היא זמן סביר לחלוטין, גם אם אתה לא עם אופנוע. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): זה ארוך מדי. עד שעה. בתוך העיר? סליחה, שרון. עכשיו את לא תפריעי לי, בכל הכבוד. ממה נפשך? כיוון שמכבי האש כבר נמצא שם ברוב המקרים - - - לא. הוא לא נמצא - - - לא ביקשתי עזרה ממך. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): פה אפשר להוסיף שהחברה, אם היא רואה שלוקח לה שעה,

לעדכן את כיבוי אש על החלק הראשוני של - - - לא, לא. אני רוצה להדגיש את זה בצורה יותר חדה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): מכבי אש יוצא בנפרד. הוא לא מחכה - - - נכון. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כאילו אם אני מתעכב,

איתן, אני חייב רק משהו אחד להבין בשביל להמשיך מחר בבוקר - - - תן לי לסיים.

אתם מתכוונים לכל מי שמתקשרת ואומרת,

אני אוציא אותך. בסדר, אני רק חייב להבין את זה. אני אוציא אותך. כל מי שמתקשרת ואומרת, יש לי ריח גז? נכון לרגע זה, כן. זה בלתי אפשרי. יקירי, אוקיי, לשיטתך זה בלתי אפשרי. אם אנחנו נמצא ש'ללא דיחוי' זה יהיה יותר משעה, אז יש פה בעיה. לכאורה זה יכול להיות.

אבל ברגע שזה יותר משעה, אתה הופך את המילים ללא דיחוי לחסרות משמעות וחסרות תוכן. כי אם אתה אומר את הדבר הבא בקל וחומר, אם הנציג של מ כבי אש הגיע ורואה שיש שם אירוע משמעותי, הוא גם מודיע את זה. כדי שלא ייוצר המקרה של ירושלים,

הוא לא המומחה, עם כל הכבוד לנציג הכבאות, התפקיד שלו הוא לבצע את הפעולות הראשוניות שתיכף נדבר עליהן, בעניין של סגירת האיזור, הודעה וכל הפעולות הנדרשות כדי לבצע פעולה שהיא סוג של חומ"ס, שיש לה סיכוי או פוטנציאל, חס וחלילה, להיות אירוע רב נפגעים או גם נפגע אחד, לא משנה. אני לא מדבר על הכללים ועל סיפור הדרך של מה שצריך לעשות. אני מדבר רק על העניין של זמן ההגעה. ואני חושב שכל דיבור שהוא מעבר לשעה או עד שעה הוא בעייתי מבחינתי. שאם בזמן הזה יכול היה אולי, לא יודע, ואני אומר את זה לך, אדוני הממונה. כי אם אני לא יודע להגדיר לי בעצמי בדחיפות או במהירות האפשרית שזה עובר יותר משעה, אז פספסתי את הכול. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אז למה לא לרשום: ללא דיחוי, בתנאי שלא יעלה על שעה? גם ללא דיחוי להוסיף? עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כן, כן.

אל תחכה ותגיד,

אתה צודק.

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אז בואו נכניס את זה לניסוח. רגע, אי אפשר, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משעה?

את מסיגה אותנו משפטית לאחור. אדוני, איך אתה מצפה שאנחנו נגיע - - - בערבה? אדוני, את כל השאלות האלה תפנה אחר כך למינהל הגז על איך אתה מטפל בדברים האלה. סליחה, אני לא מתעסק עם הדברים האהל. אני לא טכנאי. ההצעה שלי מדברת על כך שיהיה כתוב: ללא דיחוי ועד לא יאוחר משעה. ובלבד שלא יעלה על שעה. כן. תודה רבה לכם. אני מעלה להצבעה.

ירים את ידו. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): את ההצעה שלי?

הצבעה בעד פה אחד סעיף 3(א) אושר. תודה. ההצעה אושרה. אדוני אישר את סעיף 3(א)

ובמקום: אשר יהיו ערוכים להגיע ללא דיחוי לפי הנוסח שמונח בפניכם, יהיה כתוב: להגיע ללא דיחוי ובלבד שלא יעלה על שעה, לכל מכלית והיתר. בנוסח שמונח בפני חברי הוועדה, למעשה סעיף 3(ג) כן אושר, רק אמרנו שאם המונח 'ללא דיחוי' ישתנה או יורחב, אז אנחנו נעשה את ההתאמה גם בסעיף 3(ג). אני מקריאה את 3(ג): "בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ, או בעל הכשרה כאמור בסעיף קטן (א), יגיע ללא דיחוי ובלבד שלא יעלה על שעה למקום שנתקבלה לגביו קריאה," והיתר.

ביום חמישי לעבור, זה לא אפשרי. הוועדה כבר אישרה את זה. שם ותפקיד. גדי ואנונו, מנכ"ל גזגל. זה לא אפשרי. בוא תיסע ביום חמישי, שני קילומטר 45 דקות. על מה אתה מדבר בכלל? אני אגיד לך את האמת, כל מה שיש לי בראש זה רק למכור את החברה שלי, כי תיכף, שים אותי בכלא מראש. זה בלתי אפשרי. זה חוק שלא יכול לעבור. החברות הגדולות צריכות לעתור, אני לא יודע למה הן פוחדות ושותקות בקטע הזה. זה חוק בלתי אפשרי. מי שרוצה, שינסה לנסוע את המרחק הזה, יעבור מרמת גן לבני ברק.

סליחה, חברים, אישרנו את - - - אדוני, זה חוק פלילי.

אני זוכר הכול.

זו גזירה שאי אפשר לעמוד בה. סליחה, בבקשה. רק משפט אחד, ברשותך. באיזה הקשר?

בהקשר הזה, אני רק רוצה לחדד - - - לא, אני שואל שאלה - - - אני אומר, בהקשר הזה - - - אבל הצבענו. רק לחדד על מה הצבענו, כדי שנבין. אני רק רוצה לחדד, ברשותך, משהו שלא נאמר.

אני עודד גולן, מנכ"ל דור אלון גז. דובר פה על אירוע גז. אני רק רוצה להבהיר. מדובר פה על מצב שבו אנחנו מקבלים טלפונים של לקוח שחושד באירוע גז, ואנחנו עוד לא יודעים שיש אירוע גז. ואנחנו בעיני רוחנו, ולדעתי גם מכובדיי חברי הכנסת, ראו לנגד עיניהם שרון, והמקרה שלך הוא מצער ואני לא נכנס אליו - - - יש לי הצעה לך.

לא, אתה לא שותק. כפרה, אתה נותן לי הרצאה. תקשיב, אני אגיד לך מה חסר לי פה בתוך הדיון הזה. הגדרות יותר נכונות של מהו אירוע גז - - - אני מסכים - - - שנייה

קראה: אז למה לא לתקן את זה?

חברים, תסלחו לי. תודה רבה לכם. אתם רוצים לבוא ללטף לי את הראש?

לא.

אדוני, אנחנו רוצים להתבטא.

- - - די, די. מה קרה?

אני אאפשר לך.

חברים, גם ככה אתם גורמים לי להאריך את הצו. בבקשה,

הצו הזה, אני רוצה להגיד, למרות שכבר הצבעת אני אגיד עוד שני משפטים כי כבר החלטתם,

בחטא יסודו. ההגדרה חצי

שעה וכולי, ההתאחדות זה הגוף היחיד שהגיש חוות דעת של יועץ תנועה שניתח מה אפשר ומה אי אפשר. על בסיס מה קובעים חצי שעה ועל בסיס מה קובעים שעה? הרי כולנו מבינים שזה לא אפשרי וזה שערורייתי.

זה לא ניתן. אז מתעלמים מחומר מקצועי שהוגש, וכל אחד חושב שחצי שעה לא, אז נעשה פשרה שעה. איך מקבלים החלטה כזאת? זו החלטה שמשמעותה פלילית. כל מי שלא מגיע ממחר בהגדרה של חשש לאירוע גז, שהוא אמורפי, אתם מדבר פה על גופים שמוטלת עליהם אחריות פלילית. אפשר להגיד, הצבענו ועשינו, אבל איך אפשר לקבוע כזה דבר?

אני רוצה לומר לך, דעתי לא נחה, ואני מסתכל על ההגדרה של אירוע גז. אני אגיד לך מה אני מבקש לדיון הבא. אני רוצה שיהיה מדרג, אם בכלל אתם יודעים לייצר מדרג של חומרת האירועים של אירועי גז. אני לא רוצה לייצר פה הטרלה כשמערכות שלמות כל היום מתרוצצות, על כל מי שנדמה לו, או שהילד שלו שכח משהו והוא בא וסגר, ולא פתחו את החלון. זה קורה לכל אחד ואחת מאתנו, זה קרה גם לי. טרמוקפל. הוא מפסיק לעבוד.

היום יש מערכות שכבר יודעות לתת מענה. רק מה, עדיין בחלק ניכר מהמקומות, שכונות ישנות וכל מיני מקומות מהסוג הזה, ואני לא יכול לסמוך על הנס או שהוא יגיד ריח חזק, ריח בינוני, ריח חלש. אנחנו לא נעשה את הדברים האלה. אבל בכל זאת, יכול להיות שאין דרך.

אמרתי לך, חן, אני כבר אומר את זה לך. יכול להיות שאין דרך. אבל יחד עם זאת אני כן מבקש שתבחנו את הדברים. יכול להיות שתבוא ותגיד שבכל הנוגע להידוק הקשר אם כיבוי אש אם הגיע נציג כיבוי אש למקום, ולייצר סוג של מדרג, שאומר, צריך להגיע, בכל מקרה אתה חייב להגיע. אין דבר כזה שהוא אומר, אני מגיע מחר. אין דבר כזה. הוא לא יכול להגיד דבר כזה. יש הבדל גדול שהוא אומר לו, סגרתי, זה אירוע נקודתי, אין שום בעיה. הודענו לשכנים. הודענו, הכול. שלא מישהו יפתח בטעות.

אתה מבין את הנקודה? לנסות לבנות לנו חן, בבקשה. רק לעניין ההבחנה, אכן ניסינו ויש הבחנות בתוך הצו. נודה בגודלנו הטבעי. אחורה כולם רואים שש שש, בדיעבד.

כשהם מקבלים טלפון, גם בעל הבית, בעלת הבית, השכן שהריח, לא רק שהוא לא יודע, גם אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. זה יכול להיות אירוע כזה קטן.

זה מה שמטריד אותי. אירוע נתניה מוערך בדליפה של מאות גרם - - - נשֹים גלאי גז בכל מדינת ישראל,

בכל מטבח. האירוע יכול להיות קטן והנזק עצום. האירוע יכול להיות עצום ובגלל שמישהו פתח את החלון הנכון וזה יצא או את הדלת הנכונה וזה יצא, זה יכול להיגמר בלא כלום. לכן בשלב הקריאה, לצערנו, קשה לנו לעשות הבחנה

בוא נשֹים גלאי גז בכל בית, ונפתור את הבעיה. שהאזרח ישלם.

בכל בית נשֹים גלאי גז. בבקשה, אחרון ואני סוגר את הדיון.

עומר גורדון, סמנכ"ל תפעול באמישראגז. אני מבקש להתייחס להיבט הטכני. מערכות בכלל, ולא דווקא בגז, בין אם בחשמל ובין אם מערכות אחרות שהן מערכות שמיועדות לשימוש ברבים, מחולקות תמיד לחלק שהוא לשימוש הצרכן וחלק שאסור לצרכן להשתמש בו. לדוגמה, אם מישהו קונה קומקום חשמלי או טלוויזיה, הוא לא רשאי לתקן אותם, אבל הוא בהחלט רשאי לתקוע אותם בחשמל ולהדליק את המכשיר. אותו דבר במערכת גז, בכל מערכת גז ישנם ברזים שהם לשימוש הצרכן, בין אם זה ברז מכשיר ובין אם זה ברז דירתי. כאשר אנחנו סוגרים את מקור הגז, אין דליפה, אין סכנה. ואם לא זיהינו - - - שנייה אחת, חן. אנחנו לא הפרענו לך. אני מבקש שלא תפריע לי.

ולכן ההגדרה פה בתקנה שאומרת דליפה לא מבוקרת היא הגדרה נכונה.

צריך להבהיר שהתפיסה של דליפה לא מבוקרת היא עד שהיא נהייתה מבוקרת. ברגע שסגרנו את מקור הגז והדליפה פסקה, היא נהפכת להיות דליפה מבוקרת, כי תמיד כל דליפה בשלב הראשוני היא לא מבוקרת עד שמפסיקים אותה. זה מקור כל הוויכוחים פה.

עדיין הוויכוח שמתקיים ועלול להתקיים הוא סביב השאלה שחן בר-יוסף הציג, שאין לי עדיין תשובה טובה עליה. זה כמו בחקיקה, להבדיל אלף אלפי הבדלות,

תעביר לי את זה, זה רק שורה אחת. והשורה האחת היא לפעמים יותר גדולה מחקיקה של 40 עמודים. וזה מה שנעשה כרגע. למרות הכול,

ואם צריך אני אגיש רביזיה, אני רוצה שתשקלו לאור הדברים שנאמרו כאן, אולי תנסו לבוא איתם בדברים, גם מולם, גם מול כבאות - - - לא מצליחים,

אני מציע שאתם תעשו שולחן, אבל בדחיפות, שלכם יחד עם נציגים שלהם, לנסות לראות איך. אם נצליח, נצליח. לא נצליח, לא נצליח. אני מבקש להתייחס לבקשה שלך. בכל הישיבות הקודמות, כשביקשת שנעשה שולחן עגול, כולם התפנו ויישרו קו עם הזמנים שנקבעו, כולם הגיעו. כל הישיבות היו בצורה ובהרגשה של לצאת ידי חובה, להגיע לפה ולהגיד: ישבנו. שום דבר מעבר לזה.

דבר אחרון שאני רוצה לומר כהנחיה, זה יהיה של חברות הגז. ואני לא מדבר על ועד בית. כל אדם, בוודאי אם יש לו בלוני גז פרטיים, ולא פחות מזה, הצובר אני,

אם חס וחלילה יש אירוע, אין לי מושג מה עושים. אני חושב שזה חלק מההדרכה שחייבת להינתן. כשאתה בא ועושה את החידוש, אתה צריך לקחת אותו ביד, שמישהו מהמשפחה, איש מבוגר שיודע שהוא שם לקבל את פניך - - - שכולם ידעו. אחר כך. אני לא אומר, נקבע עם כל המשפחה. אני מתכוון שמי שמקבל, אחר כך הוא צריך להעביר את זה. אבל אין דבר כזה שיש אירוע גז ומי מאתנו לא יודע לסגור את הברז, כי כל אחד במקרה הטוב יש לו את הברז האישי שלו. אני חושב שטיפול כזה יכול להפחית באופן משמעותי, אני לא רוצה להגיד לגמרי, אבל כל הנושא הזה של התמודדות עם אירועי גפ"מ

רענון מאוד מאוד גדול. אני סיימתי את הישיבה הזאת. תודה רבה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:48.